שלום ובוקר טוב

לחברי הכנסת ולמי שאתנו ב-זום. אנחנו בדיון משותף לוועדת החינוך ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד ולידידי יושב ראש הוועדה חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

תכף אני אקריא משהו מעניין. ממש מהדקות האחרונות. אנחנו נפגשנו לדון בחשש כבד לאי פתיחת שנת הלימודים עבור הרבה מאוד ילדים חולים, ותכף נדבר על זה, גם על החוק בהקשר הזה, מהיכן זה נובע וגם על החשש לעתיד אותם מורים, כ-700 מורים. כולנו קיבלנו הרבה מאוד פניות מהרבה מורים ומורות שעושים עבודת קודש מאוד מאוד ייחודית. כל המורים עושים עבודה ייחודית ומיוחדת אבל בהקשר הזה יש צורך מאוד משמעותי גם ליכולות,

למיומנויות ואני בטוח שלא פחות בתעצומות נפש אדירות כדי להצליח, להגיע לבית ולתת מענה. רצינו לפתוח עם קצת נתונים ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת ואחר כך אני אקריא משהו. בשעה 09:36 משרד החינוך הוציא הודעה. מדי פעם שואלים אותי אנשים מה זאת ועדה בכנסת, איך היא מתנהלת ומה הסמכויות שלה. הנה תראו מה קורה כשקובעים דיון בכנסת. אני ממש מקריא, עוד לא בדקתי את זה: "משרד החינוך. שירותי החינוך של תלמידים חולים בביתם עוברים לידי מערכת החינוך. המשמעות הוא טיוב השירות לטובת התלמיד וחיזוק הקשר עם מוסדות החינוך. משרד החינוך מודיע כי הוא גיבש תוכנית חלופית שתיתן מענה רציף, מקצועי ואישי לתלמידים חולים בביתם. התוכנית תצא לפועל ב-1 בדצמבר 2020 ועד אז תוארך ההתקשרות עם הספק הנוכחי. במהלך החודשים הקרובים המשרד יסיים את העברת התוכנית באופן מקצועי". בקיצור, זה ארוך ואני לא אקריא את הכול. זה הגיע מדוברות משרד החינוך. רק להבין איך עובד משרד החינוך. מה משרד החינוך רצה לעשות כאן? הוא לא ידע היכן לקחת את הקרדיט, באיזה פורום, אז הוא אמר שהוא יגיע לוועדה ויראה לנו שהדיון שלנו מיותר, אבל הדיון הזה לא מיותר. הדיון הזה הוא דיון חשוב כי זה לא קורה פעם ולא פעמיים. הם רק מחפשים איך לקחת את הקרדיט. זה מה שמעניין אותם היום במשרד החינוך. הדבר הזה, אסור שהוא יקרה. לכן אנחנו כאן. אכן קיבלנו הרבה פניות בעיקר מההורים המודאגים לגבי עתיד החינוך של ילדיהם. אני חושב שאנחנו מדברים על כ-2,000 תלמידים. 2,500. משנת 2018, שם דובר על 2,300 תלמידים בשנה. בערך 1,000 עד 1,200 תלמידים בכל זמן נתון. אלה משפחות תומכות וכמובן צוותי הוראה של מאות מורות,

סייעים וכוח אדם פרה-רפואי. הדאגה הזו כמובן הביאה אותנו לקיים את הדיון. אני שומע שיש איזושהי הצעה של משרד החינוך, לפי מה שעלה כרגע בהודעה לעיתונות וכמובן נרצה לשמוע את נציגי משרד החינוך. נשמע מה הם אומרים ונעלה את השאלות הנדרשות. אני רוצה להדגיש ולומר שמה שחשוב לנו זה להבטיח את אותה זכות שקיימת בחוק של אותן משפחות להמשיך את הלימודים בבית כפי שהחוק מבטיח. כמובן נרצה לשמוע התייחסות גם למה קורה עם כוח ההוראה, עם אותם מאות מורים, מורות וסייעים. חשוב לנו דווקא בתקופה קשה זו של משבר הקורונה להבטיח שגם להם תהיה תעסוקה. תודה. ינון אזולאי ביקש להתייחס כי הוא צריך לצאת. בבקשה. אחר כך נשמע את מרכז המחקר והמידע. תודה רבה ליושב ראש על הדיון החשוב. בהצלחה גם לך וגם ליושב ראש הוועדה לזכויות הילד. פעם ראשונה שאתה אצלנו בדיון. פעם ראשונה שאני כאן בדיון. במליאה אנחנו יושבים אחד ליד השני. שמחים לראות אותך ומקווים שזה יקרה יותר. בעזרת השם. לגופו של עניין אני אומר שהנושא הזה של הילדים האלה, אלה ילדים מכל המגזרים, אין שום חלוקה בין מגזר דתי,

כללי.

אלה ילדים שנמצאים אצל כל אחד מאתנו ולכל אחד מאתנו יכול לקרות שחלילה הילד שלו לא ירגיש טוב לתקופה ונצטרך את השירות הזה. מעבר לכך, אחרי כל ילד כזה יש עוד משפחה שצריכה להיות אתו ויש מורה או מורה שמלמדים אותו וגם להם יש משפחות והם נמצאים באי ודאות. נכון שעכשיו שלחו לך אדוני היושב ראש את ההודעה לעיתונות, גישה מאוד מעניינת שאני חושב שצריך לאמץ אותה וכל פעם שרוצים איזו החלטה, צריך לקיים דיון ועוד לפני כן הם יעשו את זה. זאת פשוט בושה על ההתנהלות של משרד החינוך בעניין הזה. עדיין גם בתשובה הזאת נאמר שהם יאריכו את החוזה לקדימה אבל אתה צריך לשאול את קדימה מדע אם הם באמת קיבלו את ההודעה או שגם הם קיבלו את ההודעה דרך התקשורת, האם כבר יצא אליהם מכתב,

להכריח אותם עכשיו להוציא מכתב. מעבר לכך, בדצמבר 2020 חשוב שמשרד החינוך יאמר בדיוק מה אנחנו רוצים, מה יהיה המשך הילדים האלה ומה יהיה ההמשך של העובדים ואיך חושבים להעסיק אותם. האם יעסיקו את אותם עובדים או שהם ירצו להשתמש במורים שבתוך המערכת? המורים שבתוך המערכת נמצאים במעמסה ואין שום סיבה להעמיס עליהם עוד. לכן צריך לקבל את התשובות האלה באופן ברור. לצערי אני חייב לצאת לוועדת כספים אבל רבותיי יושבי הראש, אני סומך עליכם שאתם תביאו את התשובה הנכונה. תודה רבה לכולם.

ניפגש אחר כך בוועדת הכספים. אתי, בבקשה. תודה רבה. אני כתבתי מסמך בנושא הזה בדצמבר 2018 לבקשת חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. המסמך מופיע באתר. יש לי נתונים מעודכנים לשנת תשע"ט ואני אציג אותם כאן ויש לי גם מידע כללי. כמו שנאמר כאן, ילדים חולים מרותקים לביתם זכאים לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים משנת 2011 לשירותי חינוך בביתם. מאז שנת 2015 השירותים ניתנים על ידי קדימה מדע במסגרת תוכנית שלבים שהיא זכיין שנבחר על ידי משרד החינוך במכרז. לפני כן, מאז שנת 2004, הם ניתנו על ידי זכיין אחר. כלומר, השירות אף פעם לא ניתן על ידי משרד החינוך. כמו שנאמר כאן, בשנת הלימודים תשע"ח-2018 אותה בדקנו למדו במסגרת התוכנית 2,380 תלמידים, מתוכם 580 תלמידי חינוך מיוחד.

למדו בתוכנית בין 1,000 ל-1,200 תלמידים כשזה מתחלק בהתאם לנסיבות ולצרכים. אולי תדייקי כאן לגבי המספרים כדי שנבין יותר. 2,300? 2,380 בתשע"ח. זה סך כל התלמידים בשנת לימודים אחת? סך כל התלמידים שעברו במהלך התוכנית. יכול להיות שחלקם היו כל השנה ואחרים היו למשך כמה שבועות או חודשים. לכן אמרתי שבכל זמן נתון בערך 1,000 עד 1,200 תלמידים בתשע"ח. זה משתנה במהלך השנה ויש ילדים שנכנסים ויוצאים. מחציתם נמצאים תקופה ארוכה לאורך כל השנה. כ-50 אחוזים פחות או יותר? אני חושבת שיש יותר שנשארים באופן קבוע מקרב תלמידי החינוך

פחות. על פי החוק, סעיף 2 לחוק קובע כי על שר החינוך, בהתייעצות עם ועדת החינוך, לקבוע תוכנית למתן חינוך לילדים מאושפזים וכי השר רשאי להתקין תקנות. למרות שהחוק קבע שהתוכנית הזאת תוצג עד 2005, בפועל טיוטת התקנות פורסמה לראשונה להערות הציבור באוגוסט 2018 והוגשה לאישור ועת החינוך בדצמבר 2018, זמן קצר לפני פיזור הכנסת ה-20. בהיעדר תקנות נושאים שונים כגון אופן יישום החוק, בקשות התלמידים לשעות הוראה, טיפול וסיוע פרטני במסגרתו וגם הפיקוח על היישום הוסדרו בחוזרי מנכ"ל, בהנחיות ובמכרז משרד החינוך והם לא תמיד היו בהירות ושקופות לציבור, לתלמידים, להורים ולמשפחות שמקבלים שירות. גם אופן הפיקוח של משרד החינוך על התוכנית לא הוגדר במפורש בחוק ובמועד שכתבתי את המסמך, שעסק באמת הרבה בנושא הפיקוח, אנחנו ראינו שהפיקוח נשען בעיקר על דיווחי הזכיין. התקציב של התוכנית שמועבר לקדימה מדע עמד על כ-60 מיליון שקלים בשנת 2019. תודה רבה. אמנם חלק מהנתונים לא מעודכנים לשנה הנוכחית אבל הם בהחלט שופכים אור גם על החוק הזה וגם על אופן יישומו. תודה רבה, אתי. חבר הכנסת אייכלר. אני רוצה קודם כל לברך על הדיון. ברכה מיוחדת ליושב ראש הוועדה לזכויות הילד. אני מבין שזה מינוי חדש של חבר הכנסת ג'בארין. כבר לא חדש. שבוע שלישי אבל אכן חדש. בשבילי זה דבר חדש. אני רואה בזה דבר מבורך ואני בטוח כמי שמכיר ואותך הרבה שנים, גם בוועדה לפניות הציבור, שאתה תהיה ער לזכויות הילד באשר הוא ילד, בלי שום הבדל בין ילדים.

יושב ראש ועדת החינוך, הוא לא כל כך חדש אבל אני חדש אצלו בוועדה. בכמה דיונים שהייתי כאן, ראיתי שהוא לא מפלה בין ילד לילד וזה הדבר החשוב ביותר. לדעתי המילה לא מפלה לא מספיקה עבור שנינו. אנחנו גם מחויבים לקידום ילדים משכבות מוחלשות וילדים מודרים בכל האוכלוסייה אינשאללה. לגבי הנושא עליו מדברים היום ובאתי למרות שהיום זאת תפילת ראש חודש ארוכה אבל אמרתי שאני חייב לבוא לכאן כי קיבלתי את ההודעה. אני לא מכיר את הסיבות ולא יודע מה היה שם עם קדימה מדע, אבל קיבלתי חומר ואותו קראתי. אני שמעתי עכשיו מינון אזולאי שיש איזשהו שינוי, איזושהי ישיבה ואני אשמח לשמוע מה הם עשו, האם ממשיכים עם העמותה הזאת. מה שקרה זה שבשעה 09:35 משרד החינוך הוציא הודעה ממש עכשיו עם התייחסות ארוכה לזה שהוא לוקח אחריות אבל לא מעכשיו. מאריך את ההסכם עם קדימה מדע. אני עוד לא יודע מה זה אומר על המורים והמורות ותכף נשמע את המשמעויות כי אתה יודע, הודעה לתקשורת אף פעם לא ברור מה עומד מאחוריה. מה שבטוח זה שהדיון הזה כבר מייצר את השינויים. אני לא בטוח לגבי התוצאות הרצויות אבל שינויים. תכף נשמע אותם. אני כבר מברך על הדבר הזה כי לפי המכתבים שקיבלתי מהורים, אי אפשר להפקיר את הילדים האלה, אף ילד אי אפשר להפקיר ובפרט ילדים כאלה במצב כזה וגם לא את המורים והמורות שאני מבין שקיבלו הודעה ממש ברגע האחרון שהם מפוטרים והטענה הייתה שכאילו היות והם לא עובדי משרד החינוך, לא חייבים להם שום דבר. אני חושב שעצם העובדה שמשרד החינוך מאפשר מיקור חוץ לכל מיני תפקידים, זה דבר חיובי כי אני לא חושב שהכול צריך להיות במערכת המסורבלת הכבדה שנקראת משרד החינוך, ויש לי הערכה גדולה מאוד למורים ולמערכות, אבל תמיד טוב שיש איזושהי גמישות, בפרט במקרים שכל ילד הוא במצב שונה מהילד האחר. לכן טוב שזה נמצא במיקור חוץ.

שיחזירו את זה למערכת למרות שיכולות להיות דעות כאלה. אחת הבעיות היא שאם יביאו רק מורים מהמערכת, זו בעיה אמיתית כאשר במדינת ישראל כמה מערכות חינוך. מדינת ישראל איננה מדינה שאומרת שיש בתי ספר ציבוריים וכל השאר בתי ספר פרטיים.

יש מערכות חינוך שמוכרות על ידי המדינה. אתמול דיברנו על כך שהחינוך הערבי והחרדי הוא 40 אחוזים, אז נניח שזה היה רק 20 אחוזים או 10 אחוזים, אבל גם במקרה כזה צריך להתייחס וגם להם מגיע מה שמגיע להם. לכן המורים והמורות מתאימים לאותם ילדים ועבדו אתם, מכירים אותם וחיים לפי אורח החיים של אותו ילד. נניח הילד הוא ילד חרדי שלומד במערכת חינוך חרדית, בגלל שהוא חולה יאמרו לו שעכשיו הוא יקבל מורה ממשרד החינוך שלא מכיר לא אותו ולא את אורחות חייו, בגלל שיש להם בעיה עם הפעלת עמותה?

צריך לאפשר לאנשים שעבדו שם שימשיכו לעבוד שם. אם יש בעיות עם מנהלי איזושהי עמותה, אפשר לתת את זה לעמותה אחרת אבל לא להחליף את המורים כי הקשר בין הילדים למורה, זה לא כמו בית ספר רגיל שהוא לומד אתו שנה והולך. כאן זה קשר נפשי עמוק של המורה והילד החולה ולכן צריך להמשיך את הדבר הזה. אנחנו כוועדת חינוך, ואתה היושב ראש ואתה כיושב ראש הוועדה לזכויות הילד צריכים לעמוד על כך שלא תהיה כל פגיעה לא בילדים ולא במורים.

תודה רבה. נשמע את משרד החינוך, את רחל אברמזון שנמצאת קבוע בוועדה שלנו בהקשרים שונים וכמובן שגם ההקשר הזה רלוונטי לה. מנהלת האגף לחינוך מיוחד. שלום רחלי, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. בוקר אור. נתחיל קודם כל מדיוק הנתונים כדי שגם בידיכם יהיו הנתונים העכשוויים והעדכניים. אנחנו נמצאים נכון לרגע זה עם 1,427 תלמידים חולים בביתם שמקבלים את השירות, מתוכם 868 תלמידים לומדים בחינוך הרגיל, תלמידים שאין להם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים אבל יש להם זכאות לקבל שירותי בבית, ו-559 תלמידים שהם תלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים. כן, כפי שאתה אדוני היושב ראש קראת בפתח התכנסות הוועדה, משרד החינוך גיבש תוכנית. אנחנו ערוכים להעביר בחזרה את השירות למשרד החינוך אחרי הרבה מאוד שנים שאנחנו היינו בתוך התהליך הזה עם זכיינים וספקים חיצוניים. זאת הזדמנות גם לומר תודה רבה לכל מי שהיה שם וליווה את התהליך הזה, גם לאנשי קדימה מדע שהיו אתנו עד לרגע הזה בתהליך וגם להביע הערכה עמוקה לכל צוותי ההוראה, המטפלים והסייעים כי אלה לא רק מורים שנמצאים שם אלא יש עוד אנשים שעושים את מלאכתם. לכן אנחנו אומרים, כן, גיבשנו תוכנית שתאפשר לאנשי המקצוע בתוך מערכת החינוך להעניק את השירות הזה עבור התלמידים. אני רוצה להסביר שהתלמידים שלנו שנמצאים בביתם משובצים היום בתוך בתי ספר. לכל תלמיד יש בית ספר שהוא המוסד שבו הוא אמור להיות והיה והוא יכול לחזור למערכת החינוך. הדבר השני שאני רוצה לומר. כל התהליך של הגשת הבקשה לקראת השירות הזה ניתן גם הוא בתוך בית הספר. מנהל בית הספר, היועצת או הצוות החינוכי מגבשים את התוכנית, ההורים מגישים את הבקשות אל בתי הספר, כך שכל התהליך הזה נמצא בתוך המסגרות החינוכיות שלנו ובתי הספר מלווים, ברוב המקרים, את הילדים כשיש לנו גם תמיכה ממומחי תחום שמלווים את התוכנית הזאת לאורך כל הדרך. באמת במהלך השנים הבנו וראינו שהגיעה העת והיא בשלה היום להעביר את השירות הזה אל תוך מערכת החינוך ולהחזיר בחזרה את הילדים ככל שניתן כך שמי שיוכל, יחזור בחזרה למוסד החינוכי כדי לקרב אותם אל הקהילה, כדי לקרב אותם אל החברים בבית הספר שלהם, או בגן הילדים. בכל מקרה, המשרד כן מתחייב להמשיך את השירות הזה באופן מקצועי ולאפשר לילדים את מתן השירות בצורה המותאמת ביותר לפי צרכים של כל תלמיד ותלמיד. זאת גם הסיבה שכאשר אנחנו היינו עסוקים ומערכת החינוך היום, זה לא סוד, עסוקה בהרבה מאוד זירות של היערכות והתארגנות, גם עקב משבר הקורונה, אנחנו קיווינו מאוד. התוכנית הזו גובשה כבר לפני כמה חודשים, זה לא היה משהו שנעשה בחמש דקות, היא גובשה בשום שכל, בהרבה מאוד השקעה של זמן ומחשבה. יחד עם זה הבנו שהעיסוק גם במשבר הקורונה וגם לסגור את כל הדברים שרצינו לסיים עד תחילת יולי, לא נספיק לעשות אותם ולכן החלטנו שאנחנו נגיש הצעה לבקשת התקשרות והארכה לשלושה חודשים בלבד. גם קדימה מדע יודע את זה, גם האנשים והם צועדים יחד אתנו בשיתוף פעולה. הם נמצאים כאן אתנו היום. ב-1 בדצמבר אנחנו מעבירים את השירות למשרד החינוך, בצורה חד משמעית.

אני יכול לומר שבהחלט אפשר לברך על העברת השירות לאחריות הישירה של משרד החינוך ולהעסקה ישירה של הצוות החינוכי. אני מקווה שבעקבות ההודעה שלכם היום, ההורים ידעו על השינוי הזה כי להורים היו הרבה תהיות לגבי עתיד החינוך של הילדים שלהם. לא התייחסת לנושא של המשך העסקה גם של המורים,

הסייעים, הסייעות, הצוות הפרה-רפואי. אני שואל גם מתוך רצון ברור שלא תיפגע ההעסקה של הצוותים הללו ושמשרד החינוך יוכל להבטיח להם המשך העסקה גם במסגרת הישירה של משרד החינוך. אני לא יכולה להתחייב על כל דבר ודבר. אני יכולה לומר שאחת הסוגיות שאנחנו בוחנים ועדיין צריכים לבדוק אותה זאת כל סוגיית כוח האדם. יחד עם זאת אני רוצה לומר שמערכת החינוך מאתגרת כל עובד הוראה שעומד תנאי הסף להתקבל למערכת החינוך להגיש מועמדות ולהצטרף לשורותינו. אבל הקריטריונים שלכם אינם מתאימים לכל סוגי החינוך. את דיברת רק על החינוך הממלכתי. לא. אני לא דיברתי על החינוך הממלכתי. אני דיברתי על כל מערכת החינוך, על כל רצף הגילים ועל כל רצף המגזרים. אין הבדל בין ילד לילד לילד. אבל לגבי המורים יש הבדלים. מוכר שאינו רשמי, רשמי, כולם יקבלו. אני רוצה לשאול אותך וסליחה שאני נכנס באמצע דבריך. יש מורים שמקבלים תואר דוקטור, יש מורים עם תואר ראשון ועם תואר שני ויש מורות ואת יודעת שיש רבבות מורות שעברו את המבחנים שבסמינרים של בית יעקב. את יודעת את ההבדלים.

השאלה אם אתם כמשרד חינוך תגידו להם להגיש מועמדות ואם יש להם תואר שני, יקבלו אפשרות לעבוד, ואם לא, ועברתם רק את המבחנים בבית יעקב, לא יקבלו אותם. לכן אני רוצה להיות בטוח שכשאת אומרת שלכל המגזרים, הילד החרדי והמורה החרדית לא ייפגעו. כפי שמקבלים ומתקבלים עובדי הוראה במוסדות המוכר שאינו רשמי, כך יתקבלו גם בעתיד מורים ועובדי הוראה במוסדות המוכר שאינו רשמי. על פי אותם כללים כפי שמועסקים היום מורים במוכר שאינו רשמי. טוב לשמוע. השאלה מה עם המורים שלימדו עד עכשיו והיו חלק מהתוכנית. האם עכשיו הם צריכים לעבור מבחן? אני אולי אני מחדש לך פרט שלא שמעת כי היה כאן עדכון. משרד החינוך הוציא הודעה לפני חצי שעה על שינוי. צריך להפריד בין השלב שבו אתם מאריכים התקשרות עם קדימה מדע, ותכף נפנה לקדימה מדע ונשאל אותם האם הם מתחייבים, ואני מאוד מקווה שכן, להעסיק בחזרה עכשיו את כל המורים שפוטרו לפני רגע, ואז אתם בתקווה רבה תקלטו אותם בסוף דצמבר.

אני לא יודע למה צריך כל כך הרבה זמן כדי לקלוט אותם. עכשיו הם חוזרים להעסקה של קדימה מדע. אני יודעת, אבל בדצמבר כאשר משרד החינוך לוקח על עצמו, לא שמעתי התחייבות לקלוט את המורים שהם כבר מועסקים וכבר אושרו בעבר להיות מועסקים לתפקיד הזה.

זה החשש של כולנו. למה עכשיו צריך לעבור? למה לא לוקחים את האחריות על עצמם במשרד החינוך, אלה מורים שלימדו עד עכשיו ואתם נתתם להם אישורים ללמד דרך התוכנית הזאת. למה שלא יועסקו באופן ישיר? עכשיו לפתוח את זה לחוסר ודאות כזה, אם יתקבלו או לא יתקבלו.

יש לכם את כל הנתונים ואתם יודעים בכמה מדובר? אנחנו מדברים על כ-600 מורים? לא. אנחנו מדברים על 327 מורים, אנחנו מדברים על 203 סייעים ואנחנו מדברים על כ-8-0 מטפלים במקצועות הבריאות שמטפלים רק אל מול תלמידים שיש להם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים. אנחנו גם מדברים על 1,400 תלמידים בפריסה ארצית. אני רק רוצה שהמשמעות תובן. אם בבית הספר קיים תלמיד, זה תלמיד בודד אחד או שניים באותו מוסד חינוכי. זה לא מספר רב של תלמידים באותו מוסד חינוכי. הפריסה היא פריסה ארצית. זה הנתון הנכון לרגע זה. בעצם עלו שתי שאלות. אני מניח שמשרד החינוך בהחלט יכול להבטיח להורים שמה שקיבלו עד עכשיו לא ייפגע כתוצאה מהשינוי והמעבר. זו הבטחה להורים. אני חושב שמשרד החינוך יוכל להתחייב על כך. השאלה השנייה. אנחנו מדברים על צוות שאמנם היה בהעסקה קבלנית, אבל הצוות הזה מאושר על ידי משרד החינוך והוא בעצם הגיש שירות שהמשרד חייב לתת אותו לפי החוק. הפנייה שלנו אליך היא שהמשרד יוכל להתחייב להמשיך את ההעסקה הזאת. כפי שאמרת, מדובר במאות אנשים. אמנם חלקם בעיקר עבודה אל מול משרד הבריאות, אבל מה שקשור למשרד החינוך, הציפייה שלנו היא שאתם תוכלו להרגיע גם אותנו וגם את המורים והסייעות שמשרד החינוך כן ימשיך את ההעסקה שלהם. אני מקשיבה. אני לא מתחייבת לתת תשובות ברגע זה. אמרתי שיש סוגיות שעדיין אנחנו צריכים לסגור ולטפל בהן. אנחנו נעדכן רגע שהדבר ייסגר ואנחנו נאמר את דברנו. בכל מקרה, אני עדיין אומרת שעובדי הוראה במערכת החינוך שעומדים בתנאי הסף של קבלה לתנאי סף של מורה במערכת החינוך, מוזמנים תמיד. אנחנו מאתגרים ואנחנו נשמח לצרף אנשים טובים ונפלאים לשורותינו. מה שאת אומרת קצת מדאיג אותי. את אפילו לא אומרת שהכוונה הראשונית היא כן לקלוט אותם אלא אם יש מניעה מקצועית אובייקטיבית. אני מצפה שלפחות הצהרת הכוונות הזו לגבי המשך ההעסקה היא כרגע מדיניות המשרד לעניין אותם מאות מורות וסייעות. אני שוב אחזור ואומר שכאשר אנחנו נגבש את הסוגיה הזאת עד תומה, אנחנו נצא עם הודעה מסודרת. בשלב הזה אנחנו מאפשרים המשך ורצינו באמת ברגישות רבה לאפשר את פתיחת שנת הלימודים כי הבנו שעדיין לא סגרנו את סוגיית כוח האדם או סוגיות נוספות. רצוי שהמהלך הזה יהיה מהלך מקצועי ונכון. אנחנו נמשיך לטפל בזה ואני מאוד מקווה שבאמת במהלך החודש הקרוב אנחנו כבר נוכל לתת תשובות ברורות בכל הסוגיות שמטרידות את כולנו. תודה. אדוני היושב ראש, אנשי רוצה לדעת אם הבנתי נכון. לגבי שלושת החודשים עד דצמבר, אתם כן מחייבים את קדימה מדע להעסיק את אותם האנשים שהם העסיקו עד עכשיו או שאתם מתירים להם לפטר אותם כפי שהם רוצים? אנשי קדימה מדע נמצאים כאן. אני לא חושבת שיש אינטרס לעשות מהפכות לשלושה חודשים. אנחנו נפנה אליהם, אבל לפחות את יכולה לענות על השאלה והיא האם המורים שמועסקים בקדימה מדע עונים על תנאי הסף של משרד החינוך?

התוכנית היא שעובדי ההוראה שמועסקים היום בקדימה מדע יכולים להמשיך לעבוד עם הילדים במהלך שלושת החודשים הקרובים. זה כן. אני שואל אותך לגבי הסוגיה של המשך העסקה. אני מניח שהמורים האלו כן עומדים בתנאי הסף של העסקה במשרד החינוך. חלקם כן וחלקם אולי לא. מטפלים שלא עברו את ההתאמה, את קורסי ההתאמה במשרד החינוך, הם מטפלים והם אנשי מקצוע לעילא ולעילא, אין עוררין על זה, אבל תלוי אם יש להם תעודת הוראה, אם הם עברו את כל תנאי הסף במסגרות שלנו או לא. אני שואל כי הציפייה שלי הייתה שמשרד החינוך כן מפקח והיה צריך להיות ברור שמי שמועסק במסגרת התוכנית, אלה אנשים שעומדים לפחות בתנאי הסף של המשרד. יש תנאי סף שפורסמו במכרז. בתנאי הסף האלה, מי שמועסק היום, עומד בתנאי הסף של המכרז. עדיין אני שוב אומרת שאנחנו לא נגיד דברים או לא נתחייב לדברים. כשאנחנו נהיה סגורים בעניין הזה, אמרתי, במהלך החודש הקרוב, אנחנו נהיה סגורים לגבי תוכניות ההמשך, אנחנו נודיע. אין לנו כל סיבה לא להודיע ולא לפרסם את התוכנית. התוכנית עצמה אומרת שאנחנו עוברים אל משרד החינוך, אנשי מקצוע מתוך מערכת החינוך ייתנו את השירות לתלמידים החולים בביתם. אני רוצה שזה יהיה ברור. אנחנו עכשיו דואגים להנגיש את השירות הזה באופן מקצועי, באופן מכבד וברגישות המתבקשת אל מול אוכלוסיית התלמידים הזאת. תודה. אנחנו נשמע עכשיו חברי כנסת וגם נעבור לאורחים אחרים. אני מקווה שתישארי אתנו. אני אתכם. אני לא הולכת לשום מקום. אני אתכם לאורך כל הדיון. רק רציתי להיות בטוח. בוקר טוב לכולם. רחל, כמו שאת יודעת, אנחנו היינו בקשר כמה פעמים בנושא של התוכנית הזוב במיוחד ובמעקב אחר מצב המשפחות וההורים של הילדים והילדים עצמם, וגם אחר מצבם של נותני השירות,

שהיו מועסקים ועדיין אמורים להיות מועסקים. את יודעת שזה נושא שלקח כמה חודשים למשרד החינוך לסדר אותו עם כל הסיבוכים שהיו בדרך כדי לגלות איך המערכת עובדת. אני מצטערת לומר שכנראה היה איזשהו מצב שנרדמתם במשמרת בעניין הפיקוח על מה שקורה בתוכנית הזו במיוחד. עכשיו אנחנו במצב כזה שאתם באים ומאריכים בעוד שלושה חודשים. אני מבינה את הצורך שהילדים יקבלו את החינוך שמגיע להם אבל אתם נותנים שלושה חודשים ומה יקרה בשלושת החודשים האלה? כלומר, המורים האלה ימשיכו. אתם תתחילו את תהליך ההעסקה? מתי מתחיל תהליך ההעסקה של המורים שנמצאים בתוך המערכת? אם אתם בדקתם ואמרתם שאולי חלק מהעובדים לא עונים על התנאים של משרד החינוך, תורידו אותם מהמערכת ותקבלו את אלה שקיימים. אי אפשר להמשיך לומר שאת לא יכולה לתת עכשיו הצהרות כי בדרך כלל שלושה חודשים עוברים מהר מאוד ואם לא מתכוננים להגיע ל-1 בינואר כשכבר יודעים מי המורים והמורות המועסקים ואיך תפעילו את זה, זה לא יכול להיות. את לא מבטיחה להעסיק את המורים אבל המורים הועסקו על ידי אישור שאתם נתתם למפעיל בזמנו ולמה הם צריכים להיות בחוסר ודאותך כזה?

אני מוסיף שגם שמענו מרחל שהתוכנית הזו מתגבשת במשרד כבר כמה חודשים. היינו מצפים שעל הסוגיה הזו כבר התקיים דיון ולא להשאיר את זה עד לרגע האחרון. בוקר טוב.

אני הייתי רוצה אולי לתפוס את זה מהצד השני של התמונה. חבריי באים ובצדק טוענים שהם דורשים או מבקשים שיהיה איזשהו רצף של העסקה של אותם מורים שעבדו ובאמת השאלה הגדולה שנשאלת ואני חושב שכדאי לחזור עליה היא היכן הייתם עד היום.

אם החלטתם בגלל סיבה מקצועית לצאת להפרטה ושחלק מהמורים כנראה אינם עומדים בתנאי הסף של המשרד, התוכנית הזו קיימת 12 שנים ואני חושב שהיה מספיק זמן כדי לבוא בדרישה לפטר את אותם מורים שלא עומדים בתנאי הסף של המשרד ולדרוש העסקת מורים, לא הייתי אומר טובים יותר אבל עם תנאי הסף המתבקשים של המשרד. זה דבר אחד. הדבר השני. הייתי רוצה להעלות נקודה חשובה. צריך להבין שאנחנו מדברים על ילדים עם אתגרים גדולים והמורים האלה שבאים ונותנים להם את המענה הם מורים שמכירים את התלמידים, חלק מהתלמידים עם אוטיזם ברמה כזו או אחרת, ואת מבינה שלהכניס עכשיו מערך של מורים חדשים לאותם ילדים שלא מכירים, עד שיתרגלו למורה או לסייעת, אנחנו מדברים כאן על מהפכה של ממש. אני לא יודע כמה זמן ייקח למשרד החינוך לדאוג לזה שאותם ילדים שעל פי חוק חייבים לקבל את השירות הזה, יקבלו את השירות המתבקש על ידי מורים שנמצאים אתם כבר מספר רב של שנים. איך אתם הולכים להתמודד עם הדבר הזה?

שאלות חשובות. רחל, תרצי להתייחס אליהן? אם אפשר, אני אתייחס. אני אמרתי שאנחנו במהלך החודש הקרוב נגבש את כל הסוגיות שעדיין נותרו פתוחות. אנחנו נעדכן ונודיע על תוכניתינו. יש לנו היערכות של שלושה חודשים בדיוק מתוך הכוונה הזאת שאתה ציינת אדוני חבר הכנסת טייב. אנחנו כן רוצים במהלך שלושת החודשים האלה לראות איך השירות הזה עובר בצורה רציפה, בצורה מקצועית, בצורה רגועה אל מערכת החינוך. כשאנחנו נסגור גם את סוגיית כוח האדם בהוראה, אנחנו נעדכן בכל דבר ועניין. אנחנו נגיע לזה גם בסיכום אבל כמובן נרצה להיות מעודכנים. אדוני היושב ראש, שאלה טכנית. האם התוכנית של משרד החינוך צריכה לעבור אישור של ועדת החינוך או שהמשרד עושה את זה בעצמו ואנחנו צריכים לקיים דיון על כך? לא חושב. לא מחויבת.

לא מחויבת להביא את זה בחזרה אלינו אבל כמובן ועדת החינוך יכולה ליזום דיון מעקב אחר הנושא הזה. כל החלטה שתהיה לה השלכה שלילית על מעמדו של הצוות,

כמובן זאת סיבה מספיקה להחזיר את זה לדיון. במיוחד השלכה שלילית על הילדים. הצורך הזסה של רצף בלימודים, זה צריך להיות השיקול הגבוה ביותר בהחלטה. נכון. אנחנו עוד לא מסכמים. זה מעל תנאי הסף שאתה מבקש. אני אומר לרחל שהמינימום שהתבקש, אני יכול להבין שאת אומרת שאתם צריכים שלושה חודשים של היערכות ובדיקת הנושא וכדומה, אבל המינימום שאנחנו מבקשים כאן, בנוסף לאותה הצהרה לשמור על הרצף החינוכי של אותם תלמידים שיקבלו את מה שהם מקבלים כיום, ואולי יותר, הרצף החינוכי הזה מחייב גם - כפי שנאמר על ידי חבריי - גם הימשכות העסקה של אותם אנשים שבמשך תקופה היה להם את המגע הישיר והקשר האישי עם הילד. גם את זה צריך לקחת בחשבון כחלק מהמשך האווירה החיובית והחינוכית של התלמידים. כמובן הקריאה שלנו היא לשמר את ההעסקה של כל הצוות, לא לפגוע בו ואני חושב שזה מתבקש. אני חושב שאם הם עבדו במסגרת ההוראה, הם כן עונים על תנאי הסף ובהחלט יכולים להמשיך. אלא אם יש סיבה מקצועית של אי עמידה בתנאי הסף, כי אז אני מניח שזה יהיה מובן אחרת. נגיע לזה לקראת הסיכום. אנחנו רוצים לשמוע עוד אורחים. דוקטור דליה גורי, מנהלת תוכנית שלבים, אתנו? כן.

אני רוצה לומר שאני שותפה לדברים שרחלי אמרה לגבי קבוצת המורים, גם על איכות ההוראה שלהם וגם על התרומה שלהם. אנחנו מקבלים אין ספור מכתבי תודה והערכה מאוד מאוד גדולים למה שהמורים עושים עם התלמידים האלה ואני חושבת שחשוב שכולם ישמעו על כך. שאלת פתיחה. על ההודעה של משרד החינוך ידעת קודם או שמעת רק הבוקר? אנחנו בדיאלוג עם המשרד ובשיתוף פעולה.

אנחנו מדברים. אבל את יודעת שבעצם תוך שלושה חודשים אמורים להעביר את הנושא.

בהחלט כן. מה ההתייחסות שלך? אנחנו כמובן נצטרך להיערך. בימים הקרובים נבדוק איך אנחנו עושים את הדברים האלה לפרטי הפרטים. כמובן שהמורים, הסייעים והפרה-רפואיים, נפנה אליהם שוב ונעסיק אותם בצורה הזאת. זה כמובן תלוי בכמות הפניות שנקבל. אני מניח שכדי להמשיך לשלושת החודשים, פחות או יותר כל הצוות אמור להמשיך. אני לא יודעת. שוב, כל הפונקציה של ההעסקה היא פונקציה של מספר התלמידים. ככל שמספר התלמידים והפניות גדול יותר, הצורך בצוותי ההוראה והפרה-רפואיים הוא גדול יותר. הכול ייעשה בהתאם. מטבע הדברים בספטמבר יש קצת פחות פניות אבל בהמשך התלמידים חוזרים למערכת בצורה מלאה יותר ואז יש העסקה של כמעט רוב המורים. אם תהיה החלפה של מורים באמצע שנת הלימודים, האם יכולה להיות פגיעה בתלמיד?

השאלה היא מה המתווה שיתגבש. אני מאוד מקווה שהילדים יקבלו את המקסימום שהם יכולים לקבל מצוותי ההוראה ומהצוותים הפרה-רפואיים. אני שואל ברמה המקצועית.

זה לא תלוי בנו. אני שואל ברמה המקצועית. ברמה המקצועית, יש דברים שהם מתבקשים בהגיון, שמורה שקשור לילד ימשיך אתו או ילד שקשור למורה ימשיך אתו. לפני שאנחנו נפרדים ממך, את בעצם אומרת לנו שאתם ערוכים להמשך. אנחנו ערוכים. אנחנו מתארגנים בימים האלה. אנחנו נקלוט את המורים שאנחנו צריכים. הצוותים הפרה-רפואיים שממילא ממשיכים כרגע. דרך אגב, השירות ממשיך עד ה-31 באוגוסט אצל רוב הילדים. חלק מהילדים מקבלים שירות, כך שאנחנו לא עוברים ממצד של אין עבודה למצב של עבודה. אני מניח שאתם מודיעים היום לכל ההורים על המשך. אנחנו נודיע. אנחנו נצא בהודעה. אני מניחה שגם משרד החינוך יודיע אבל אנחנו נצא בהודעה למורים אחרי שנגבש את ההסכמות עם המשרד. תודה.

אני מקווה שאת נשארת אתנו לענות על שאלות,

בסדר. אני רוצה לשמוע בשלב הזה את נציגי המורים. יש הרבה מורים. יש את נאוה כרמל. יש את אילהאם בשארה שהיא מורה וגם נציגתם של המורים. הקשבת לדיון? בוודאי. אני מבקשת מכל הלב שבכל מתווה שמשרד החינוך יגבש, שייקח אחריות על הצוות החינוכי הקיים. חלק ניכר מהצוות הקיים, אלה אנשים בעלי ניסיון של למעלה מ-15 שנים. עכשיו הם באים וזורקים אותנו? אנחנו השקענו הרבה שנים.

השקענו הרבה שנים בקריירה שלנו כדי לרכוש כלים ומיומנויות לדעת להתמודד עם אותם תלמידים. זה לא קל כפי שהם חושבים שככה מביאים מורים מבתי הספר שאין להם ידע אותו אנחנו רכשנו במשך השנים. זה גם לא מוסרי שבכל תוכנית שמגבשים אותה, לא ייקחו אותנו אלא ייתנו את הפרנסה שלנו לאנשים שכבר יש להם פרנסה ואותנו יזרקו לאבטלה. חשוב לי לומר שבינתיים לפחות אין הצהרה כזאת.

הדרישה שלנו כמובן היא המשך העסקה. גם משרד החינוך לא הצהיר על הפיטורים שלכם אלא שהוא בודק את הנושא בשבועות הקרובים.

עדיין אין התחייבות. לצערי. זה מדאיג אותנו. עכשיו כל המדינה במצב כלכלי מאוד גרוע ואיפה עכשיו אנחנו נלך לחפש מקום עבודה? זה לא קל. למה עושים לנו את זה? בינינו לבין התלמידים יש יחסי אנוש שהם מאוד מאוד חשובים להתקדמותו של התלמיד. אנחנו לימדנו את התלמידים את כל המקצועות והם אפילו הקדימו את התלמידים בכיתתם. הגשנו אותם למבחני הבגרויות,

במתמטיקה והיה להם יתרון על התלמידים שהגיעו לבתי הספר. זה כל כך קשה עכשיו לבוא ולהתחייב לנו? למה זה כל כך קשה? את צודקת. להתחייב לנו להמשיך את העסקתנו. את צודקת. דיברת על הניסיון שיש לכם. תוכלי לומר כמה מלים על חשיבות הרצף הטיפולי שלכם ועל הקשר האישי שגם הוא חשוב? כן. קשר לא בונים ביום ולילה. לוקח שנים לבנות את הקשר. יש לנו תלמידים שאפילו סחבנו אותם מהזכיין הקודם והם עדיין ממשיכים אתנו. מה עם התלמידים?: לא מספיק שיש להם מחלות והרבה קשיים בחיים שלהם, אז אנחנו מהווים החוט המחבר בינם לבין העולם החיצוני ולא מן הראוי לבוא ולקרוע אותו. זאת תהיה פגיעה נפשית רגשית איומה ונוראית על אותה אוכלוסיית תלמידים. זה לא קל כפי שהם חושבים שאתה יכול לתת את ההעסקה הזאת לאנשים מתוך משרד החינוך. אנחנו אלה שצריכים להמשיך כי במשך השנים הללו אנחנו רכשנו הרבה כלים, הרבה מיומנויות, יש לנו גישה ייחודית מקצועית. לא לכל מורה יש את היכולת להתמודד עם האתגר הזה, ללמד תלמיד חולה כאשר בחלק גדול מאותם תלמידים לצערי הרב אנחנו חווים את המוות שלהם. זה לא קל. אתה צריך כאן אנשים מיוחדים, אנשים מוכשרים. אדוני היושב ראש, אני מציע שבסיכום הדברים, כשתסכם, שתהיה דרישה של הוועדה שכל אחד מהעובדים האלה, אם אין לו איזושהי בעיה אישית, אם אין למשרד איזושהי בעיה אישית אתו, יועסק גם בהמשך.

הוועדה תדרוש ממשרד החינוך, גם אם הוא לא רוצה להתחייב, שלא יפטר אף אחד אם אין איזושהי סיבה אישית שאותו בן אדם לא מתאים. אני מאמץ כל מילה שאמרת. מה שאמרת בהחלט ייכנס לסיכום. זו הייתה גם הקריאה שלנו לרחל אברמזון בתחילת הישיבה. אנחנו גם נעמוד על זה. אחרי הדברים שאמרה אילהם בשארה, אלה דברים מאוד משכנעים וחזקים. אני מקווה שבמשרד החינוך יש אוזן קשבת לעניין הדברים האלו. אילהאם, יש לי שאלה. אתם קיבלתם על פיטורים? כן. קיבלנו הודעה על פיטורין, לאור סיום ההתקשרות עם משרד החינוך לבין הזכיין. אני מניח שהיום אתם אמורים לקבל הודעה על ביטול הפיטורין והמשך העסקה עד שהדברים יסתדרו במעבר למשרד החינוך. אם יהיו בעיות בעניין הזה, כמובן אפשר תמיד להודיע לנו. תודה אילהאם בשארה. בנושא הזה הוקם מטה מאבק לחינוך לילדים חולים, מאבק להגן על האינטרסים החינוכיים של התלמידים והילדים. שרונה נמר, אימא לילד חולה מהנהלת מטה המאבק. שרונה, את אתנו?

לכולם. קודם כל, אנחנו רוצים להודות למשרד החינוך על החלטה מאוד מאוד אמיצה. ההחלטה לבוא ולעשות שינוי אחרי לפחות 20 שנים שהשירות הופרט, זו החלטה מבורכת. אבל בתוך ההחלטה הזאת והיא הגיעה ברגע האחרון, שזה משהו מאוד בעייתי ורחלי כנראה גם מבינה את זה היום קיבלנו הודעה נוספת אחרי שההורים ניסו להבין אם הקבלן ממשיך או לא ממשיך. נאמר שהקבלן לא ממשיך ועכשיו אומרים שהקבלן שלושה חודשים. אנחנו זוכרים מה היה בהחלפה מטללים לקדימה מדע, כשזה נעשה באמצע השנה ואז היו מספר חודשים שהילדים לא קיבלו שירות. במידה ובאמת זה קורה ב-1 בדצמבר, זה צריך לקרות באופן מלא. זה אומר שהילדים ימשיכו לקבל שירות מהמורים שמלמדים אותם כרגע, מהסייעות והמטפלים הפרה-רפואיים, השירות לא ייפסק והילדים לא ייפגעו כי אם הילדים ייפגעו, המאבק הזה ימשיך ולא יסתיים. יש לך חשש מסוים שאת רוצה להעלות עכשיו כדי שאנשי משרד החינוך יוכלו להתייחס? יש לנו חשש מאוד גדול שגם ב-1 בדצמבר זה לא יקרה. שקדימה מסע יפסיק ומשרד החינוך לא שיהיה מוכן לקלוט? מה בדיוק החשש? שמשרד החינוך לא יהיה מספיק מוכן לקלוט כי עד עכשיו הם לא עשו שום דבר. הם אומרים שיש מתווה אבל לנו נאמר שהם עוד לא החליטו מה המתווה. הם לקחו לעצמם שזה מתחילת השנה, אבל פתאום הם לוקחים לעצמם עד דצמבר. אנחנו רוצים תשובות. אנחנו רוצים לא רק הבטחה אלא גם הצגה של התוכנית להורים כדי שנהיה שותפים, כי אם לא תהיה שותפות בתהליך הזה התהליך הזה לא יכול לקרות בצורה מיטיבה. אני חושב שהקריאה שלך לשותפות היא בהחלט חשובה. אני גם יכול להבטיח לך, וזה יופיע גם בדברי הסיכום, שגם ועדת החינוך וגם הוועדה לזכויות הילד נקיים עוד דיון מעקב עוד לפני דצמבר כדי שנבטיח שאכן הדברים מתקדמים בכיוון הנכון. מקובל? יש לי רק משפט אחרון. אנחנו מודים למברכים את שר החינוך החדש עם כניסתו לתפקיד וגם את המנכ"ל החדש. אנחנו מקווים וקוראים לו לבוא ולהיות שותף לתהליך הזה כי התהליך הזה הוא צעד אמיץ ודרמטי מאוד. אנחנו קוראים לשניהם לבוא ולהיות שותפים לתהליך יחד אתנו, יחד עם אגף לחינוך מיוחד.

יישר כוח. כפי שאמרתי, אנחנו נמשיך להיות בקשר כדי לעקוב אחרי התקדמות הנושא והמעבר בצורה ראויה להעסקה ישירה באופן שלא יפגע בילדים והילדים הם של כולנו. עורך דין הרן רייכמן אתנו?

חיפה. אני תמיד שמח על שיתופי פעולה אתך ועם הקליניקות. אני מקווה ששמעת את כל הדיון ונשמח לשמוע את התייחסותך. תודה רבה.

אני מלווה את מטה המאבק בשנים האחרונות והמאבק נגד הפרטת השירות הוא ארוך שנים. אני מברך את משרד החינוך על ההחלטה. אני מצטרף לדאגות שההחלטה נדחית לדצמבר. אני חושב שלאור ההיסטוריה אני אומר את זה בעדינות יש מחויבות למשרד החינוך לעשות כאן פיקוח יתר בתקופת הביניים כדי שהילדים יקבלו שירות, יקבלו תשובות, ושילדים חדשים שנכנסים למעגל המצער הזה יקבלו שירות. אני כן רואה שצריך לקבוע תוכנית עבודה ושבתי הספר ייכנסו לעניינים כבר ב-1 בספטמבר ויהיו מעורבים במה שקורה עם הילדים. אני חושב שהמבחן הכי גדול של התוכנית יהיה אם מי שינהלו את הטיפול בילדים יהיו בתי הספר עצמם. מורה שלא יודע איפה הוא ישב, אבל המורה, מהרגע שמטפלים בילד חולה, הוא צריך להיות כפוף ישירות להנהלת בית הספר והיא זו שצריכה לפקח על התוכנית ולתת לו הוראות. בית הספר צריך לעמוד בקשר עם הילד כי רק אם בית הספר יהיה בקשר עם הילד, הסיכוי שהילד יחזור למערכת יקרה ויהיה פיקוח. הדבר הזה גם קשור להורדת בירוקרטיה. להערכתי חצי וזה מספר הערכה וכל אחד יעריך מה שהוא רוצה - מהילדים מקבלים שירות כי יש היום קושי עמוק בקבלת השירות כי צריך למלא טפסים וכולי. אתה אומר חצי מהילדים הזכאים.

אני לא מדבר על ילדים שנמצאים שנים במערכת וכבר מוכרים אלא דווקא ילדים חדשים שההורים שלהם לא מכירים, השירות לא מונגש להם, צריך לעבור דרך בית הספר, דרך קדימה מדע, להביא אישורים רפואיים כאלה ואחרים. אם האחריות והבירוקרטיה תהיה קצרה, יותר ילדים ימצו את הזכויות שלהם כי בית הספר יהיה אחראי על הדבר הזה. הוא יודע מה קורה עם הילדים. מדברים כאן על המורים ולהערכתי בחברה הערבית לדוגמה רמת מיצוי הזכויות היא נמוכה ביותר. בית ספר אומר שהוא יודע אם הילד שלו חולה. תקלו בבירוקרטיה ותנו אישור ותחסכו כסף וזמן על מסמכים ואישורים. אם בית הספר יהיה אחראי, אתם תקצרו את הזמן שהילד יהיה חולה כי יהיה אינטרס גם לילד וגם לבית הספר שהילד יחזור.

שתוכנית העבודה הזאת צריכה להיות מסודרת עכשיו. זו נקודה באמת חשובה והיא לא עלתה בדיון. יכול להיות שזה בדיוק הזמן להדגיש אותה במעבר הזה של התוכנית מהעסקה קבלנית לאחריות ישירה של משרד החינוך. אתה בעצם אומר שהתלמידים שנמצאים היום במסגרת התוכנית, להערכתכם רק מחצית התלמידים הזכאים. מה קורה עם אלה שזכאים ולא נכללים בתוכנית? הם חולים ונשארים בבית? הם לא מגיעים לבית הספר? מגיעים ולא נתמכים? את מדבר על יותר מ-1,000 תלמידים. כמובן אין לי נתונים מדויקים ואני צריך להיזהר בזה אבל אני אומר שרבים מהילדים וחלק מבתי הספר, ודאי בפריפריה, בכלל לא יודעים את הזכויות. אחרי שיודעים את הזכויות מחכים 21 ימים, פונים למערכת ודורשים מהם אישורים רפואיים וצריכים לפנות לקדימה מדע כאשר חלק מהפניות לא טופלו כמו שצריך או לא טופלו בכלל ואנחנו יודעים את זה לאורך הזמן. אנחנו יודעים שבמיוחד אצל אוכלוסיות מוחלשות מיצוי זכויות בכלל הוא נמוך והורים מתעייפים. הילד שלהם כרגע נמצא במחלה קשה יותר או פחות והם נמצאים בבירוקרטיה מול מערכת הבריאות, טיפולים ולחץ וקשה להם להתמודד עם הדבר הזה. אם זה יהיה בקשר האישי הישיר בין בית הספר להורים ובית הספר יאמר שזה הילד שלו, אז יטפלו בו עם כמה שפחות בירוקרטיה וזה קריטי. אני רוצה לומר עוד משהו לוועדת החינוך. יושבות תקנות. ועדת החינוך צריכה לדון בתקנות האלה כבר עכשיו בתקופה שעד דצמבר. חוץ מבעיית ההפרטה שליוותה אותנו, יש בעיה שתלמידים מקבלים מעט מדי שעות לימוד. המחיר של שעות הלימוד, יש טופס שילד צריך לבחור, ההורה צריך לבחור איזה מקצועות לימוד הוא צריך ללמוד כדוגמה. זו סיטואציה לא סבירה פעמיים, כי הילד לא מקבל מראש את החינוך שמגיע לו, ושנית, זה מאריך את התקופה שהוא יהיה בבית כי נוצר פער. הוא לא לומד את כל המקצועות וזה מקשה על החזרה שלו לבית הספר.

המבחן של התוכנית צריך להיות כפול, להגדיל את מספר הילדים שמקבלים זכאות מראש אבל לקצר את תקופת השהייה של כמה שיותר ילדים שיקבלון שירות מלא ואיכותי, צמוד לבית ספר והחזרה תהיה מהירה. יהיה אמון של ההורים בבית הספר. בית הספר ידאג לחינוך של הילדים והילדים יחזרו לבית הספר כמה שיותר מהר, אחרי שהם עומדים באותו קו עם הכיתה. כל תוכנית חייבת להיות ברעיון הזה. אני כילד שנמצא בבית עומד באותו קו חינוכי עם שאר ילדי הכיתה. דרך אגב, אנחנו גם בעידן של למידה מרחוק וצריך לחשוב על יצירתיות כך שהוא יכול להצטרף לחלק מהשיעורים מרחוק אם אפשר, וכל מיני דברים כאלו כדי לשמור גם על היחסים החברתיים והקשר למורים. יש הרבה עבודה לעשות וזה המבחן. קשר צמוד בין בית הספר לילד ושירות מספיק כדי לקצר את תקופות השהייה בבית ולקבל שירות מיטבי. נקודות מאוד חשובות. אני חושב שהזמן הזה הוא בדיוק הזמן להדגיש את הנושאים הללו בפני אנשי משרד החינוך. יכול להיות שראוי להעלות את זה על הכתב בפני הנהגת המשרד דווקא עכשיו בתקופה הזאת שהם מתארגנים לקראת קבלת האחריות הישירה על החינוך לילדים.

אנחנו מצדנו בוועדה או בשתי הוועדות נשמח כמובן ללוות את הנושא הזה לרבות הנושא של תת האיתור או תת הטיפול אליו התייחסת.

הצטרף אלינו חבר הכנסת יוראי להב הרצנו.

את נציגת הנהגת ההורים הארצית, צופית גולן, סגנית יו"ר הנהגת הורים ארצית. בוקר טוב. אנחנו נדבר בקצרה. אנחנו בהנהגת ההורים הארצית רואים חשיבות מאוד מאוד רבה במתן מענה חינוכי מיטבי לכל הילדים בישראל. ילדים מאושפזים, ילדים שמרותקים לביתם ממגוון סיבות, מוצאים את עצמם בדרך כלל הרחק מאחור, גם מבחינה לימודית ובמקרים רבים גם חברתית. ההורים של הילדים האלה עושים כמיטב יכולתם. הם נלחמים בחזיתות רבות מאוד לטובת הילדים, תוך תמרון של עבודה,

ילדים נוספים והם לא פנויים לטפל גם בפן הפדגוגי. אנחנו רוצים לברך על ההודעה שיצאה רק הבוקר, לברך את אגף א' של חינוך מיוחד במשרד על לקיחת האחריות האישית הישירה לשירותי החינוך לתלמידים ולא באמצעות מפעיל חיצוני כזה או אחר. אנחנו רוצים לומר שאנחנו מצפים שהתוכנית האישית לתלמיד תהיה כזאת שכל תלמיד יקבל יותר שעות מכפי שהוא קיבל עד כה ולא פחות. תוכנית כזאת עשויה להצליח רק אם יהיה לה עוגן פדגוגי יציב וגיבוי תקציבי הולם וחשוב לזכור את זה. מבחינתנו המשמעות היא שכל תלמיד יקבל את השעות שהוא צריך ולא לפי איזושהי הקצאה סטטיסטית רנדומלית. חשוב לנו כמובן להקפיד שהתלמידים האלה יקבלו מענה רציף וכי העברת המקל שדיברו עליה כאן הרבה מאוד תיעשה בצורה מסודרת לטובת שמירה של רצף לימודי פדגוגי עבור התלמידים האלה.

אנחנו רוצים להדגיש שגם כאן, כמו בכל תהליך שקשור לילדים שלנו, יש חשיבות רבה מאוד לשותפות עם ההורים, לתיווך של התוכנית שנבנית להורים ולתיאום הציפיות.

תודה רבה. אנחנו תכף נשמע את יניב בר אילן מכוח לעובדים. יוראי, אתה רוצה לדבר עכשיו?

העדכון הוא שמשרד החינוך הודיע בפתיחת הישיבה שתהיה תקופת מעבר של שלושה חודשים וקדימה מדע ימשיכו את התוכנית עד ה-1 בדצמבר ואחר כך זה עובר לאחריות ישירה של משרד החינוך. זה תקף גם על תכנית קרב ולא רק על תכנית שלבים? תכנית קרב בשבוע הבא. אני מתנצל שלא הגעתי בתחילת הישיבה. כל הנושא הזה הוא מאוד קרוב ללבי אבל החלפתי את חברתי, חברת הכנסת קארין אלהרר,

יש עכשיו דיונים על חוק הקורונה הגדול שמאוד מטריד אותי באופן אישי. הייתי שם והצבעתי. לפיכך לא הגעתי לכאן ואני מתנצל על כך. אני יודע שמדובר על תוכנית שלבים ומאחר ששמעתי דיווחים על מה שעדכנת אדוני היושב ראש, אני לא ארחיב את הדיבור עליה. אני כן רוצה - ברשותך יהודית - לדבר על תוכנית קרב כי אמנם הדיון עליה יהיה בשבוע הבא, אבל מחר לפי הבנתי אמורים להוציא מכתבי פיטורים ללמעלה מ-3,800 אנשי חינוך שפועלים בתוכנית. מי שלא מכיר, מדובר בתוכנית העשרה מגוונת שפועלת במאות מוסדות חינוך, בעיקר בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל. היא חושפת מאות אלפי תלמידים למגוון רחב של תחומי ידע והיא זוכה להערכה. אני מניח שהם היו גם כאן בוועדה בשנים קודמות. היא באמת זוכה להערכה גדולה. אני מוכרח לומר שאני מאוד מוטרד ומודאג מהעובדה שאף אחד במשרד החינוך וגם לא במשרד האוצר, שם באמת אולי מצוי הפתרון, לא מתייחס לבעיה שיש.

מחר צפויים לצאת מכתבי פיטורים, אדוני היושב ראש, ל-3,800 אנשי הוראה בגלל אותה בעיה בירוקרטית שאנחנו נתקלים בה והיא עוברת כחוט השני בכל הנושאים שקשורים לחינוך ולחינוך הבלתי פורמלי ולתנועות הנוער. הקריעה של חלק מהאגפים ממשרד החינוך, שם הם אמורים לשכון, למשרד החדש של אלקין, כולל רשת המתנ"סים שעברה, גורמת לפערים תקציביים עצומים והחל ממחר פשוט לא יהיו 3,800 אנשי הוראה שאמורים ללכת ולחנך אנשים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. אני לא מצליח להבין היכן משרד האוצר והיכן משרד החינוך. מדובר בפגיעה ממשית. אנחנו בקשר עם מספר מורים, עם יעל ונטורה ועם אורלי לוי מהתוכנית, ואין לנו תשובות. פניתי בנושא למשרד החינוך ולמשרד האוצר, לשרים, ועדיין אין תשובה. אלפי אנשי הוראה הולכים לאבד את מקום עבודתם ואסור שהם יאבדו כי מדובר באמת בפלחי אוכלוסייה הכי מוחלשים בחברה. אני יודע שקבוע דיון בשבוע הבא בנושא הספציפי הזה, אבל אני חושש ששבוע הבא יהיה כבר מאוחר מדי לדון בזה כי פשוט אנשים יאבדו את מקום עבודתם והתוכנית לא תצא לפועל לפחות בשנה הקרובה, דווקא בתקופת קורונה בה אנחנו נתקלים באי ודאות בריאותית וחברתית ורווחתית. דווקא בעת הקשה הזו לבטל מפעל כל כך חשוב, בעיני זה לא מובן ומכאן אני מבקש את ההתערבות המיידית של השרים הרלוונטיים. זו תוכנית שאסור לוותר עליה. האנשים האלה, אנשי החינוך האלה, מוכרחים ללכת ולעשות את השליחות שלהם מטעם המדינה. אני לא מצליח להבין איפה זה עומד. אין תשובות מהשרים הרלוונטיים וזה עצוב מאוד. תודה חבר הכנסת להב. באמת סוגיה מאוד חשובה. כפי שאמרת, אכן קבוע דיון מיוחד בוועדה ביום שלישי., החשש שלך כמובן ברור. יהיה מאוחר מדי. החשש שלך הוא שיהיה מאוחר מדי לעניין הזה. אנחנו יודעים על אלפי אנשי הוראה שאולי יאבדו את מקור פרנסתם דווקא בתקופה הקשה הזו. אני אשוחח גם עם יושב ראש ועדת החינוך ונראה אולי נוכל לעשות עוד לפני הדיון ביום שלישי כי בינתיים גם אין לנו נציגים ממשרד החינוך שיוכלו להתייחס לנושא. תודה על הנקודה החשובה שהעלית ואני כמובן מצטרף לזעקה שהשמעת לגבי עתידם גם של צוותי הוראה אבל זה גם עתידם של הילדים שנהנים מכל השירותים שהם מספקים.

דובר כוח לעובדים,

אתם עוקבים אחרי הנושא. נשמח להתייחסותך. בוקר טוב. רק לדייק, אנחנו ארגון העובדים שמאגד את מורי תוכנית שלבים. אנחנו מודים גם ליושב ראש ועדת החינוך וגם ליושב ראש הוועדה לזכויות הילד על הדיון החשוב הזה שנקבע כמובן לפני ההודעה הדרמטית של משרד החינוך. תודה מיוחדת ליושב ראש ועדת החינוך על המאבק המסור במעמד המורה בישראל ואנחנו כמובן שמחים על כך שהוא ימשיך וילווה את המצוקה הכללית של מורים שהם בחצר האחורית של משרד החינוך ואני מדבר על מורי הקבלן. 13 אחוזים ממורי ישראל מועסקים דרך חברות קבלניות. אנחנו כארגון עובדים מאגדים מורים בשתי תוכניות, גם את תוכנית של שלבים וגם את תוכנית הילה שיש לה את הבעיות שלה תחת ההגדרה הזאת של מורה קבלן. אני עוקב אחרי הדיון ואני מאוד מודה לכל חברי הכנסת על התמיכה במורים ובעיקר על הפניית השאלה החשובה והדרישה שהעלה חבר הכנסת אייכלר לגבי הבטחת תעסוקה למורים. אני רוצה לחדד כאן שאלה שהיא בהחלט חשובה וזאת התחייבות של חברת קדימה מדע להעסיק את המורים האלה רגע. אין שום הצדקה לקבלה חלקית או לכל מיני התניות. המורים האלה לא אשמים. ככל שזה מתקשר לקדימה מדע, אני חושב ששמענו הצהרה. שמענו שבהתאם לצרכים וכולי. אנחנו מדברים כאן על 700 אנשים, ואני חייב לומר הציגה את זה מאוד בנימוס 700 עובדים שביום שישי בצוהריים מקבלים הודעה על הפיטורים שלהם כשאין שם כתובת שאפשר לחזור אליה ולקבל מענה. זה מהלך נבזי שמותיר את העובדים עם הרבה מאוד שאלות ותהיות. חלקם, צריך להזכיר, במהלך תקופת הסגר היו בחל"ת. המורים היחידים שהיו בחל"ת. כך שלנוכח המצוקה הזאת, אני חושב שהדרישה להעסקה חוזרת וגורפת של כל המורים, היא העסקה באמת בסיסית. כך צריך להיות לגבי ה-1 בספטמבר ואני מצטרף לדבריה של שרונה ממטה ההורים שאמרה שמניסיון העבר אנחנו למדים שלא יעלה על הדעת שב-1 בדצמבר התוכנית לא תפעל כסדרה בהעסקה של המורים. תודה רבה. דברים באמת חשובים. זו הקריאה שלנו גם לקדימה מדע וגם למשרד החינוך. לפני דברי הסיכום שלי, רחל או דליה רוצות להתייחס? אני אסכם ואומר שאנחנו באמת ממשיכים לסגור את כל הסוגיות שנותרו לנו כדי לסכם. המתווה נמצא, התוכנית מגובשת. אני חושבת שהרבה מאוד מהדברים שהוצגו כאן נמצאים. הקשר הזה עם מוסד חינוכי שבו מתחנך התלמיד ולומד בו הוא מאוד קריטי וזאת גם הסיבה שאנחנו מבינים ובשלה שעה לקחת חזרה את השירות אל משרד החינוך. אנחנו נעשה את זה באופן מקצועי וברגישות המתבקשת. תודה לכם.

יש לי גם שאלה לגבי התקנות. יש איזו תוכנית להביא את התקנות לאישור הוועדה בהקדם? כן. הדיון על לתקנות התעכב בשל פיזור הכנסת ולא רק בגלל דבר אחר. נמצאת אתנו נציגת הלשכה המשפטית ואין שום סיבה שלא נביא אותן.ף אם תוכלי לבדוק בבקשה עם הייעוץ המשפטי. הוועדה מחכה בכיליון עיניים לדון בתקנות. אשמח אם תוכלי לעדכן אותנו מתי התקנות יגיעו לכאן. נמצאת אתנו נציגת הלשכה המשפטית. תעדכני אותנו מתי זה יובא וניערך בהתאם בוועדה. דוקטור דליה גורי, את רוצה להתייחס לפני שאני נועל את הישיבה? יש לי כמה הערות לגבי דברים שהרן רייכמן אמר. מהבקרה שאנחנו עשינו, בשנה הזאת יש 30 אחוזים פניות יותר מאשר בשנה הקודמת. נכון שאוכלוסיות מוחלשות, יש להן פחות אוריינטציה של בקשת שירות אבל עדיין יש קפיצה עצומה במספר הפניות של התלמידים. 30 אחוזים בשנה האחרונה לעומת שנה לפני כן. בכל זאת יש מודעות לדברים. לגבי כוח לעובדים. אני הסברתי את זה בהרבה פגישות של כוח לעובדים. האינטרס של קדימה מדע, וקודם כל האינטרס של הילדים, אחר כך של לקדימה מדע, וגם של המורים, הוא לעשות שיבוץ של המורים להוראת התלמידים ולטיפול בהם. אנחנו לא נמצאים במצב שיש לנו אפשרות לשבץ ולא משבצים. זאת אומרת, נהפוך הוא. אנחנו מחפשים עובדים פרה-רפואיים, מחפשים סייעים ולא תמיד קל למצוא את האנשים האלה. יחד עם זאת, יש מצבים שיש צורך במורים מסוימים ואין צורך במורים אחרים. התוכנית היא תוכנית משתנה ומתניידת. אנחנו עושים את המקסימום כדי לשבץ מתוך אינטרס של כל הצדדים. העניין הזה לומר לנו שאנחנו לא משבצים או לא מעסיקים את כולם, זה בכלל לא רלוונטי משום שזאת טענה לא רלוונטית כי האינטרס של כולנו הוא שכולם ימצאו את מקומם, תלמידים, הורים וכמובן המורים. אני מניח שאתם כמובן מבטלים את מכתבי הפיטורין לעובדים. אנחנו נתארגן. קודם כל צריך שייחתם החוזה עם המשרד.

אנחנו נודיע מיד למורים. אני בקשר עם כל רכזי השטח. אנחנו בקשר הדוק ואני מעדכנת אותם בכל דבר ועניין. הדברים הם לא כפי שהוצגו כאן כאילו המורים לא מודעים. הם כן יודעים. הם ידעו שההתקשרות עומדת להסתיים. אני משתפת אותם בכל דבר. ברגע שהחוזה ייחתם, אנחנו נודיע להם את הפרטים. אלה 700 משפחות של העובדים. הדבר האחרון כרגע הוא לפגוע ביציבות הכלכלית.

גם כך היציבות הכלכלית רעועה בתקופה הזאת. אני שמח לשמוע שתדאגו להמשך העסקה וביטול מכתבי הפיטורים. שאני רוצה להודות לכל המשתתפים בישיבה. אדגיש את המסקנות העיקריות. קודם כל, בהחלט אנחנו מברכים על כך שמשרד החינוך עכשיו מאריך את התוכנית והילדים יוכלו להמשיך בתוכנית הזאת. אנחנו גם מברכים על החלטת המשרד לקחת על עצמו את האחריות הישירה של חינוך התלמידים החולים. הדרישה שלנו ממשרד החינוך היא שתוך חודש אני מקווה נוכל לשמוע את פרטי המתווה הסופי. אנחנו גם נקיים עוד דיון לפני ה-1 בדצמבר כדי לדון בפרטי התוכנית שתוצג על ידי משרד החינוך. הוועדה קובעת שכרגע הדבר החשוב ביותר כמובן הוא טובת ורווחת התלמידים החולים ולכן צריכים להיות רגישים לייחודיות שלהם בהכנת התוכנית החדשה תוך מתן פתרונות לסוגיות ולקשיים שעלו בתוכנית עד כה. הוועדה מאוד מודאגת מסוגיית אי הבטחת העסקה של המורים הנוכחיים החל מה-1 בדצמבר. יש חשיבות לכך שהמורים הנוכחיים ימשיכו בעבודתם ולכן הפנייה שלנו אל משרד החינוך היא להבטיח המשך העסקת המורים גם בגלל הנחיצות של שמירה על הרצף החינוכי והטיפולי וגם לתת לתלמידים החולים את הביטחון והיציבות בעניין הזה. הוועדה קוראת למשרד החינוך לאתר את כל התלמידים החולים שזכאים לשירותי החינוך לפי החוק - זו סוגיה מאוד חשובה ולהרחיב את מעגל הנהנים מהשירות החשוב הזה. הוועדה קוראת למשרד החינוך להביא לפניה בהקדם את התקנות לחוק התלמידים החולים כדי שנוכל גם לדון בהן. כפי שאמרתי, נקבע ישיבת המשך תוך חודשיים מהיום. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:49.